בוקר טוב, חברים.

8:45 כמעט, אני פותחת את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום: בניית תכנית אב לאומית בתחום